בוקר טוב, אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום 27 ביולי 2020, ו' באב תש"ף. אני ביקשתי, למרות הפרסומים בתקשורת, לשמחתי הבנו שנפתר המשבר של העובדות הסוציאליות, אבל בגלל שני הדיונים שקיימנו כאן, ביקשתי גם שיהיה עדכון לוועדה לגבי ההסכם ולאן הם הצליחו להגיע. לפני כן אני רוצה לפתוח ולהגיד שניים-שלושה דברים על מה שעל סדר היום. ראשית, אתמול התבשרנו שמונה קבינט קורונה, שצומצם קבינט הקורונה בעצם. הייתה בעצם ממשלה, הייתה ממשלת קורונה, 16 שרים זה כבר ממשלה, זה היה בהרכב הקודם, אבל צמצמו עכשיו לעשרה שרים ולא מצאו בכל הממשלה הרחבה והגדולה הזאת אף שרה שיכולה לשבת בקבינט הקורונה. זה לא nice to have, זה must. לא יכול להיות שבשולחן הזה שדן בנושאים, אני חושב באמת הכי קריטיים לחיי היום יום של האזרחיות והאזרחים כאן, לא יושבת אף אישה שיכולה להביא גם את זווית הראייה הנוספת לשולחן. אנחנו אמרנו כאן לא פעם בוועדה הזאת, שאני גם שמח שמשתתפים בדיונים פה גם נשים וגם גברים, הישיבה הזו סביב השולחן של שני בני המינים היא קריטית, היא קריטית כדי להוציא החלטות טובות יותר, כדי להוציא כיוונים נכונים יותר. אני כבר אומר לכם, העובדה שיצרו שם איזה שהיא תבנית כמעט זהה מבחינת הפורטפוליו של מי שיושב שם,

עם אותו כיוון מחשבה, בהכרח תייצר, לצערי, החלטות פחות טובות שייצאו מהקבינט הזה, שייקחו פחות בחשבון הרבה מאוד דברים שנוגעים לכלל האוכלוסייה ואת המחיר ישלמו אזרחי ישראל, לצערי. אני קורא עדיין לראש הממשלה ולראש הממשלה הרזרבי שיתעשתו ויימצאו בין כל השרות והשרים שחברים בממשלה ייצוג נשי לקבינט. זה הדבר הראשון. הדבר השני זו תוכנית המענקים שתגיע לכאן באישור הכנסת היום בקריאה ראשונה מתוך שאיפה, אני מניח שירצו לאשר אותה בממשלה עוד השבוע או בתחילת השבוע הבא. אנחנו אישרנו פה כבר תוכנית של מענקים דומה לתוכנית הזו בוועדת הכספים, בזמנו בראשותי, וכבר אז עלה ועלתה גם הדרישה הזאת מול האוצר, לתת ביטוי למשפחות שהן משפחות גרושות.

כשיש גרוש שמשלם מזונות מצד אחד, מצד שני הוא לא זכאי לשום מענק בתוך האירוע הזה מייצר אי שוויון, אגב שפוגע בסוף גם בילדים. היום לא מעט גרושים לא יכולים לעמוד בתשלומי המזונות שלהם. אנחנו גם ביקשנו נתונים, אנחנו נקיים על זה גם דיון, לגבי כמה פונים לערכאות או לפתרונות דווקא בגלל שלא יכולים לעמוד בתשלומי המזונות. המענק הזה, שהוא לא קצבת ילדים בעצם, הוא מענק שניתן והוא ניתן לצורך הפשטות לפי חישוב מספר הילדים, אז בהוצאות של הילדים האלה מי שמשלם מזונות גם לוקח חלק. הנכון הוא לחלק את המענק הזה בין שני בני הזוג, או לחילופין תכפילו, למרות שאני לא חושב שזה מה שיינקט, הרי יותר פשוט להגיד שהמענק בגין ילדים יחולק בין שני בני הזוג. בסוף זה יסייע לשניהם. שני בני הזוג, אני בטוח, נמצאים במצב פחות טוב. אפשר גם להכפיל אותו ובלבד שאל תיתנו למי שלא צריך. יש קבוצה גדולה מאוד באוכלוסייה שלא נפגעה במשבר הקורונה, אין שום סיבה שמי שלא נפגע במשבר הקורונה מבחינת ההכנסה שלו יקבל את המענק הזה. המבחן, אדוני היושב ראש, הוא לא מבחן הכנסתי. לא, המבחן אומר שכל אזרח יקבל, או ילדים. אם יש זוג גרוש והגרוש משלם מזונות על הילדים, הוא עכשיו בעצם גם לא נהנה מהמענק הזה שלכאורה אמור לסייע לו בתוך האירוע הזה. גם רווקים, שהם לצורך העניין צעירים, נפגעו בקורונה והם לא יזכו למענק. לא, הם מקבלים מענק רווק. הם מקבלים 750 שקלים, וגם זה, ופה אני מסכים איתך לחלוטין,

פה אחת ההסתייגויות שבכוונתי להגיש בוועדת הכספים, שגם כאן יינתן ביטוי למי ששירת שירות צבאי או לאומי. מי שהשתחרר מהצבא, אנחנו רואים שדווקא החיילים המשוחררים והסטודנטים נפגעו הכי קשה וגם קיבלו הכי פחות סיוע בכל תקופת הקורונה. עכשיו הם שוב נשרכים מאחור. הדברים האלה יבואו לדיון, אני מניח, במליאה היום ובהמשך השבוע בוועדות השונות ועל כך נדבר. מכאן אני רוצה לעבור לנושא הדיון ואני רוצה לפתוח דווקא בעדכון ולשמוע. בזום נמצאת איתנו ענבל חרמוני, יושבת ראש איגוד העובדים הסוציאליים. ענבל, שלום רב.

תעדכני אותנו לאן הגעתם. בשמחה. אז קודם כל תודה והערכה בייחוד על כינוס הוועדה עכשיו לצורך מעקב. אני אגיד את הדברים שהושגו בהסכמות, אני כן אסייג, ויושבת פה גם נוי, ההסכם עוד לא חתום. אנחנו הגענו להסכמות, הדברים רשומים, אנחנו עכשיו בניסוחים של ההסכם מול האוצר. אני רוצה להגיד שזה חייב להיות חתום עד מחר מאחר שההסכם כבר צריך להיכנס לתוקף, הוא כולל גם את יולי, ואני רוצה בהזדמנות הזאת של הוועדה לשים את כובד המשקל על הסיפור הזה, גם מול נציגת האוצר שיושבת פה וגם מול חברי הוועדה. הגענו להסכמות, הגענו להחלטות, הדברים כתובים, אנחנו צריכים ללחוץ כרגע על חתימה כמה שיותר מהירה כי אני לא מוכנה שזה יימשך מעבר למחר ואני מעדיפה לא להחזיר את העובדים לרחובות ולשביתה. מבחינת מה שהושג. אנחנו בעצם השגנו, אחת, תקצוב לתוכנית המוגנות, שזה 70 מיליון שקלים, זה אומר פי שבעה בערך מהתקציב שמוקצה לכך היום, שזה 11 מיליון שקלים. 70 מיליון השקלים האלה הם תחת יחידת מטה בתחום האבטחה שמוקמת בימים אלה במשרד הרווחה ולמעשה תהיה התחייבות בכתב של שר האוצר ושר הרווחה ש-70 המיליון נכנסים גם לבסיס התקציב. בשלב הזה זה בסדר שזה יוצא מקופסת הקורונה, אבל זה צריך להיכנס גם לבסיס התקציב ב-2021. הייתה הסכמה מלאה של שר האוצר שזה לא ייתכן שזה משהו שיהיה זמני ולא ידוע מה יהיה ההמשך וסיכמנו שזה יהיה מעוגן בתוך ההסכם. אני עדיין מחכה למכתב שמעגן את זה. שתיים, אנחנו סיכמנו על תוספת שחלקה יהיה כמענק וחלקה כתוספת חודשית בערך של בין 9,000 ל-11,000 שקל פר משרה מלאה, וערך כולל שהוא כולל תוספת של בין 320 ל-500 שקל כל חודש עבור עבודה נוספת שהעובדות כבר עושות אותה היום, במשך 11 חודשים, זאת אומרת עד יוני 2021. במקביל מענק בגובה של 5,500 שקל פר משרה מלאה בשתי פעימות, פעימה ראשונה מיידית, פעימה נוספת בינואר 2021 בהתאם לאחוזי המשרה, זאת אומרת אם אני עובדת בחצי משרה אז אני מקבלת מענק בגובה 2,750 שקל מחולק לשתי פעימות וכן הלאה. והדבר המרכזי, מבחינתי בכל מקרה, שהשגנו הוא הסכמה על שב-1 ביולי 2021 נכנסת לתוקף רפורמה מבנית בשכר העובדות והעובדים הסוציאליים, נקבעה לה מסגרת עלות של 200 מיליון שקלים ונקבע שזאת הפעימה הראשונה מתוך שתיים בסיפור של הרפורמה.

הפעימה הנוספת, תהיה בהסכם המסגרת הבא בין המדינה, קרי אוצר, להסתדרות, ובמסגרתה אנחנו נוחרג גם בהסכם המסגרת הבא על מנת לאפשר את הפעימה השנייה של אותה הרפורמה המבנית בשכר. זאת אומרת שיש לנו כאן תוכנית שהיא גם לטווח הקצר, גם לטווח הבינוני וגם לטווח הארוך ואנחנו כולנו נצטרך להיות על המשמר שהדברים האלה באמת קורים ומתרחשים. זהו. תודה, ענבל. נוי סופר, אגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר. שלום. אז בעצם ענבל תיארה באופן מדויק את ההסכמות שהושגו. אנחנו עכשיו בהחלט עובדים על הניירות שמעגנים גם את ההסדרים הזמניים וגם את ההסדרים הפרמננטיים ואנחנו עושים מאמץ כדי לסיים את זה כמה שיותר מהר. חלק מהניירות כבר נמצאים אצל האיגוד וצריכים לעבור אלינו עם הערות ועל חלק מהמסמכים אנחנו עדיין עובדים, אבל בהחלט נעשה מאמץ כדי לעגן את ההסדר כמה שיותר מהר. מהבחינה הזאת, ענבל תיארה את ההסדר, אנחנו מברכים עליו, גם את נושא המוגנות, גם ההסדר הזמני, גם ציפייה להסדר שהוא ארוך טווח שאמור להתחיל החל מיולי 2021, ומיד אחרי שנעגן את כל הנושא של כל ההסכמות שאליהן הגענו אנחנו מתכננים להיכנס למשא ומתן על שינוי מבנה השכר, אותו שינוי פרמננטי שעליו מדברת ענבל, במטרה שעד יולי 2021 נהיה מוכנים עם הסכם שכר חדש ונוכל להוציא אותו לפועל. תודה. חבר הכנסת יוראי להב. ענבל, אני עובר איתך מוועדה לוועדה, רק מה שמדגיש את החשיבות של הנושא כי רבות הן הוועדות בכנסת שבוחרות לעסוק במאבק שלכם שאני חושב שאין צודק ממנו. אני מברך את ההישגים שלכם, אני חושב שחבל שנציגי האוצר היו צריכים לגרור רגליים במשך 17 ימים שבהם שבתתם ובהם לא ניתנו שירותי רווחה במדינת ישראל. אני חושב שההישגים שלהם הם אמנם מבורכים, אבל הם בעיניי בסיסיים. תוספת השכר היא בסיסית והדרישה שלכן לעבוד בסביבה שהיא מוגנת, שבה אתן לא סופגות או חשופות לאלימות, היא דרישה שאמורה להיות בסיסית ואלמנטרית בכל מקום, ודאי במגזר הציבורי, ולפיכך נתנו לכם את הנדרש ואת הבסיס, ועל כך יש לברך, אבל הייתי רוצה לשמוע ממך, מלבד הרפורמה במבנה ה שכר שדיברת עליה, דיברנו בוועדה לביקורת המדינה ואני אשמח אם תוכלי להתייחס לזה גם כאן, מה הן הדרישות שלכם ביחס להגדלת כמות התקנים. מה הם הדברים הבאים שבעינייך ראוי לבצע, וטוב שיושבת כאן נציגת אגף התקציבים של האוצר כדי שהיא תשמע. אגף השכר. אגף השכר של האוצר, נציגת האוצר, שתשמע מה ראוי לעשות. בהקשר הזה חשוב לי לשמוע ממך מה הם היעדים הבאים מבחינת המאבקים שלכם שראוי לעשות. דיברנו על היקף התעסוקה של כל עובדת סוציאלית, מספר התיקים שהיא עוסקת בהם, שמן הסתם פוגעת ביכולת לתת שירותי רווחה הולמים. אני אשמח לשמוע ממך בהקשר הזה, אבל סחתין עליכן. ענבל, את תתייחסי בסוף. חברת הכנסת תמר זנדברג. אני רוצה להצטרף לברכות, ואני גם חייבת להצדיע למאבק באמת ההרואי שעשיתן, ענבל וכל החברות. אני מזכירה שהתחלנו את המשבר הזה עם האמירה כמעט המובנת מאליה שלא יהיו תוספות שכר כאילו זה מובן מאליו, אבל באמת זה מאבק שהיה צריך להתרחש בעיתוי שהוא היה צריך להתרחש כי כנראה שצריך רגע משברי כדי להבין שדברים מכאן והלאה לא יכולים להמשיך אחרת ולכן טוב שלא חזרתן למצב של עסקים כרגיל ולכן גם ההישג, שאני מסכימה עם חבר הכנסת להב הרצנו שהוא די בסיסי, אבל אנחנו כבר רגילים שעל הדברים הבסיסיים צריך כאן להיאבק. אני רוצה להצטרף לשאלה לנציגת האוצר, שאני חייבת לומר שבדברים שלה אחת הבעיות במצבים האלה זה שמסכימים, כאילו הכול נפתר ויש איזה קתרזיס ומפסיקות את השביתה וחוזרות לשגרה לפני שהדברים סגורים עד הסוף וזה הרגע קצת לסחוט עוד מפה וקצת עוד משם.

אדוני היושב ראש, המעקב השבועי שלך, כבר שבוע שני או שלישי, אם אני לא טועה - - - שלישי. הוא מבורך וזה בדיוק מה שצריך לעשות, ככה צריך להיראות פיקוח פרלמנטרי, במיוחד ששמענו כרגע מענבל שבאמת יש דד ליין ואני ככה איתרתי בשולי הדברים איזה שהיא דאגה בקולה, שאם הדברים לא יקרו אז מה נעשה? לכן אני חושבת שהפיקוח הזה שלנו הוא מאוד מאוד טוב ואולי אפילו לעלות דרג קצת, אנחנו שמחות ששולחים לנו במקרה הזה נערה, ולא נער אוצר, שזה בסדר גמור וטוב מאוד ומאוד מאוד חשוב, אבל באמת, היום יום שני, אם עד סוף השבוע לא תקבל עדכון מענבל שהדברים באמת - - - שזה נחתם. כפי שנחתמו וכפי שהיא הבינה ואין איזה קופון, איזה מין שיטת מצליח של הרגע האחרון, אז באמת שאנחנו נהיה על המשמר ונרים קול צעקה למקרה הזה.

תודה, תמר. חברת הכנסת מיכל וונש. אני לא רוצה להכביר מילים כי אני מתחברת למה שחבריי אמרו, אני חושבת שפשוט הגיעו מים עד נפש, זאת אומרת מתוך ידיעה מה זה דרש מהן לצאת לשביתה כזאת, מתוך המחויבות שלהן לנושא ולטיפול שהן מעניקות בחיי היום יום לכלל אזרחי מדינת ישראל, צריך לגשת לזה בצורה הפוכה ממה שאנחנו עושים. בעצם לא נפתרה הבעיה, ניתן הפלסטר כדי לעבור הלאה, אבל צריך בעיניי לוודא שאנחנו לא חוזרים בדיוק למצב הקודם פחות או יותר שמאפשר העסקה ב-75% משרה, אדוני היושב ראש, של נשים, אני לא מכירה גבר שהיה מסכים, ובקורלציה הפוכה מספר התיקים ואחוז המשרה. חייבים לתת את הדעת על הדבר הזה כיוון שהוא בא לידי ביטוי בהחלשה של אוכלוסייה כל כך גדולה, של פלח כל כך חשוב במדינת ישראל, שבעצם בכל משבר הקורונה אנחנו מתייחסים הרבה לבריאותי ולכלכלה ופה יש את מי שעומדות באמת בחזית של האתגר הנפשי שחווים אזרחי מדינת ישראל. אז לתת לזה באמת את המקום הזה של ההכרח לייצר פתרון הוליסטי, ארוך טווח, שמכיר בכלל האתגרים שכבר הרבה מאוד שנים, שכמו שאמרתי רק עכשיו הגיעו מים עד נפש, אבל הרבה מאוד שנים בולעים, בולעות יותר נכון, גם את האלימות שמופנית כלפיהם, גם את אחוז המשרה וגם את השכר שהוא ללא פרופורציה לכמות התיקים שממשיכים להעמיס עליהם. נמשיך לפקח.

חברת הכנסת ע'דיר כמאל. אני בהחלט מברכת את ההישג, אני חושבת שזה הישג חשוב, ודאי נחכה לראות שזה כן נחתם וזה אכן מועבר. אני זוכרת את הדיון שלנו מלפני יותר משבועיים בנושא זה ואני שמחה שזה הבשיל לכדי תוצאה, אבל חשוב לי להבין מכם בטווח הארוך איך נוכל לוודא שנגיע למצב שלא נפעל מתוך תחושה שאנחנו עם הלשון בחוץ ומין אסטרטגיה של כיבוי שריפות ותמיד אנחנו צריכים לפתור מה שהיה לפני כמה שנים. איך אתן בונות, או איך אתן עושות רה-ארגון מבחינתכן, מבחינת עיגון הזכויות שלכן או מה שמגיע לכן כעובדות סוציאליות כדי שלא נגיע שוב למצב שהיינו בו. כלומר מה התוכניות שאתן מכינות כבר למאבק הבא שלכן, במרכאות, לעוד כמה שנים, איך תוכלו להבטיח שאכן לא תגיעו למצב שהגעתן אליו עכשיו במשבר הזה? תודה, ע'דיר. ענבל תיכף תענה. דני עברי, ראש המועצה האזורית משגב, יושב ראש ועדת הרווחה במרכז המועצות האזורית.

רציתי לשאול, שוב, בקשר לשאלת עומס התיקים. התייחסות יותר מדויקת מבחינת הטווח הקצר, בינוני וארוך, כי לדברים האחרים אנחנו קיבלנו סקירה מעמיקה. תודה. ענבל. אז קודם כל הסיפור של התיקים והעומסים מתחבר למה שקודם חבר הכנסת יוראי שאל ובאמת זה עלה גם בוועדה הקודמת שהייתי בה. בהחלט, הדרישות שלנו מראש היו קצה קצהו של הצרכים, זה ברור, אנחנו אמרנו את זה כל הזמן. אנחנו ניסינו בעצם כל הזמן בשנתיים וחצי האחרונות למצוא מה הביצה ומה התרנגולת והגענו למסקנה שעד שהתנאים לא ישופרו אין טעם לדרוש עוד תקנים או מפתחות תקינה מאחר שאין עובדים שרוצים לבוא לעסוק בתחום ולכן חבל על התקנים שאחר כך יגידו במשרד האוצר: הנה, נתנו תקנים ועכשיו אנחנו לוקחים אותם חזרה כי אף אחד לא הצליח לאייש אותם. זאת הסיבה שמבחינתנו הלכנו על שכר תחילה ומוגנות תחילה וחד משמעית השלב הבא בתום הרפורמה, ומבחינתי זה גם יכול להיות במקביל, אבל האיגוד המקצועי לא יוכל להעמיס את זה על עצמו ובכנסת אתם תצטרכו לקדם את זה בעזרתנו, זה הסיפור של מפתחות התקינה. מפתחות תקינה אומרים, אם אני מתרגמת את זה למערכת החינוך שכולנו קצת יותר מכירים, זה שבילד ה-41 פותחים עוד כיתה. זה ברור לכולם, אפשר להתווכח אם 40 ילד בכיתה זה הרבה מדי או מעט מדי, זה כנראה הרבה מדי, אבל לפחות יודעים איפה הגבול. אין כזה דבר בעבודה סוציאלית באף אחד מהתחומים, זה אומר שגם חוקרת ילדים וגם עו"ס לחוק נוער וגם לסדרי דין, שכותבת הסדרי ראייה, וכל התחומים, גם הרגישים יותר וגם הרגישים פחות, בעצם העובדת היא כמו ספוג, היא אמורה לקבל עוד ועוד ועוד ועוד תיקים ומשפחות ומטלות תחת טיפולה. מספיקה מספיקה, לא מספיקה לא מספיקה - - - בהסכם הזה לא קבעתם בעצם מגבלות סביב נושא מספר התיקים.

זה משהו, שוב, שלא יכולתי להעמיס על המאבק הנוכחי. זה משהו שצריך לשבת יחד עם משרד הרווחה ומשרד הבריאות וכל גורמי המקצוע הרלוונטיים, לייצר איך עושים את מפתחות התקינה בהתאם לכל אחד מתתי הסקטורים והתפקידים השונים בעבודה סוציאלית. יש הצעת חוק, דרך אגב, שהיא לא מושלמת, אבל היא בהחלט החלטה מצוינת, של מאיר כהן משנת אולי 2015, אני כבר לא זוכרת, לגבי 60 תיקים לעובדת סוציאלית ולא יותר מזה. המציאות בשטח, כידוע לכם, רחוקה מזה מאוד. ברגע שזה יהיה זה יכתיב בהכרח עוד תקנים וזה עוד עלויות, וזה בסדר גמור שזה עוד עלויות, במשרד האוצר כמובן יעמדו על הרגליים האחוריות בהקשר הזה. אני אגיד מראש, זה מול אגף התקציבים, זה ספציפית לא מול אגף הממונה על השכר, וזה בייחוד עניין של הדרג הפוליטי שצריך להחליט שהולכים על זה ומשקיעים בזה כמה שצריך. אני מאוד מקווה שאני לא אצטרך שוב פעם שהעובדות ישבתו ויפסידו ימי עבודה על דבר שהוא הכרחי עבור כל מדינת ישראל. כמו שהן לא היו צריכות לשבות גם עבור המוגנות, ועוד פעמיים, גם בנובמבר וגם עכשיו. זה חמור מאוד, אבל לא הייתה ברירה. אני מקווה שאתם תעזרו לנו להשיג את מפתחות התקינה בלי שאני אצטרך להשבית את העובדות. אם לא תהיה ברירה אנחנו נעשה את זה, מאוד מאוד עדיף שלא, וזה גם מסר לעובדות שזה לא רק על הכתפיים שלהן.

חבר הכנסת איימן עודה. אני רציתי להשתתף בשביל לברך על הדיון החשוב, בשביל לברך את העובדות הסוציאליות, כי אני חושב שזה לא רק הישג נאה, מגיע להן, אלא הדרך שבה, אני מדבר על העובדות הסוציאליות, שהן כמעט 90%, וזה היה מאפיין של הרבה נשים, וגם גברים, אבל גם הערביות והיהודיות ביחד, רציתי להגיד שזו הדרך. זו הדרך. מהמקום הכי בסיסי אנחנו כאזרחים ערבים לבד לא יכולים לעשות את השינוי העמוק, היהודים שרוצים צדק חברתי לא יכולים להגיע למקום הזה בלי שותפות עם האזרחים הערבים, הערביות והיהודיות שנאבקו ביחד זו הדרך. מהמקום המוצלח הזה צריך להעביר את זה לכל זירה וזירה, רק כך ננצח. יישר כוח לכן. תודה. אני רוצה לסכם את החלק הזה של הדיון. ראשית, ענבל, יישר כוח על המאבק. אני לא חושב שהיית צריכה לצאת לכזה מאבק, אני חושב שהדברים האלה היו צריכים להיפתר בלי מאבקים, אבל כנראה שפה בלי שאתה צועק חזק אתה לא מקבל שום דבר במדינת ישראל,

בטח בתקופה הזאת. יחד עם זאת אנחנו שותפים לדאגה שלך לגבי החתימה, עד שאנחנו לא נראה את ההסכם הזה חתום וסגור לא נרפה מהעניין ולכן אני מבקש ממך לשלוח עדכון לוועדה ברגע שישנה חתימה, כדי שנדע.

אנחנו נכנס עוד דיון בשבוע הבא ונמשיך לעקוב אחרי הנושא. יחד עם זאת במקביל אני אבקש ממך דבר נוסף. אנחנו נקבע עוד דיון מיד אחרי שאתם תסיימו ותחתמו על ההסכם שבו אנחנו נבקש שיציגו בוועדה את תוכנית המוגנות. אנחנו רוצים להבין מה בדיוק אומרת תוכנית המוגנות הזו, מה המשמעות שלה, איך היא נמשכת גם הלאה ולא נעצרת פתאום, או שפתאום אומרים שחסר תקציב, אין תקציב, משם מורידים והתוכנית הזו נעלמת. אנחנו רוצים לראות גם ברמה המקצועית מה אומרת תוכנית המוגנות. ובמקביל באותו דיון גם אני אבקש לקיים דיון ולקבל את ההצעה שלכם, ולכך אתם תצטרכו אולי קצת זמן להיערך לזה, את התוכנית לגבי הורדת עומס התיקים ומפתחות תקינה של תיקים לעובד או עובדת סוציאלית.אני אבקש שתציגו פה, לפחות את הדברים שאת דיברת עליהם בשתי שורות, אבל להציג אותם בפירוט כדי שנבין מה צריך להיות היעד, מה צריך להיות המקום שאליו מדינת ישראל צריכה לכוון, גם אם זה לא קורה בחודש או בחודשיים או בשנה, אבל חייב להיות מתווה שמוריד את עומס התיקים מעובדת סוציאלית. אני רוצה שאנחנו נוציא את המתווה הזה אחרי שנשב ונשמע מכם לפחות את הכיוונים שלכם. תודה רבה לכם. תודה רבה, ובהצלחה. הישיבה ננעלה בשעה 11:30.